אני מתכבד לפתוח את הישיבה על נושא האוטיזם במגזר הערבי ובניית תכנית עבודה. זה חתירה שלנו להגיע למצב שאנחנו בונים תכנית עבודה, אולי לטווח ארוך,